צוהריים טובים לכולם, מצטער על העיכוב בתחילת הדיון. אנחנו מתכנסים לדיון בצו ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש תיקון מס' 68 והוראת שעה), התשפ"א-2021.